היום ה-19 במאי 2023 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה. שלום, חברים ושלוש חברות, בדרך כלל היחס בין גברים ונשים סביב השולחן הוא 50-50, הפעם יש פחות מ-10% נשים, אנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה שוויוני. היום אנחנו בעיקר נקשיב ונלמד,

נושא הישיבה הוא תמונת מצב המחקר והפיתוח בישראל. נשמע את דיווח המועצה הלאומית למחקר ופיתוח

גם התקופה נקבעה בחוק. חברי המועצה והיושב-ראש מתמנים לתקופה של ארבע שנים כאשר הנשיא יכול להאריך את התקופה בשנתיים

ועדה שעוסקת בקידום החינוך המדעי-טכנולוגי בעיקר בגיל הצעיר, קידום המחקר המדעי ומצוינות המחקר המדעי, ואותה ועדה גם עוסקת בקשרי מחקר ופיתוח בין-לאומיים, גיבוש תחומי עדיפות לאומית למדעים

אנחנו מכירים את החשיבות של זה בחוסן לאומי, קשה למדוד את החוסן הלאומי, אם כי גם מבחינה כלכלית אתה יכול לתת אומדן אבל בדרכים שהן עקיפות ולא ישירות. מודלים שעשו את זה מראים שיש לזה הרבה משמעות. אבל יש הכרה בחוסר

המדינה שלנו מתבססת חברתית וכלכלית על מדע, הנדסה וטכנולוגיה. אנחנו כבר לא מייצאים יותר תפוזים אלא

ומכאן שההצלחה מושתתת על הון אנושי ומדעי,

סקרנות, שאפתנות ואומץ מקצועי.

לנסות לא רק לומר שחינוך מדעי זה ערך חשוב ולהגיע להסכמות עקרוניות, אלא לנסות למדוד במספרים כדי להבין כמה חינוך מדעי חשוב לכלכלת

הכרזה על תוכנית חירום לאומית והוראת המדעים שהיעד שלה יהיה שינוי אסטרטגי והפיכת מקצוע המורה, ובוודאי מורים מדעיים, ליוקרתי ונחשב, זה לא קל אבל זה לא בלתי אפשרי ובעיקר, בנייה ויישום של תוכנית לשימור וטיפוח המורים שכבר הוכשרו, שייכנסו

אבל את המסקנות האלה לא הבאנו לממשלות קודמות ולכן אני לא יכול להתייחס לכך. הפרוצדורה שבה עובדת המולמו"פ על פי חוק היא צריכה להמליץ לוועדת שרים לענייני מדע

לא התייחסנו לכל המדינות. תנאי הסף להיכנס לדירוג שלנו היה מדינה

רבע אחוז נראה מעט מאוד מכיוון שיש מדינות שמפרסמות 10%, כמו ארצות הברית וכו'

למרות שאנחנו רק פרומיל מאוכלוסיית העולם, זאת אומרת שהתפוקה המדעית שלנו מאוד גבוהה אבל לא היו הרבה מדינות שנכנסו לתוך הקריטריונים

צריך להביא בחשבון שנושא הסביבה הוא מאוד רחב ומולטידיסיפלינרי כי חלק מההתמודדות היא טכנולוגית. אנחנו דווקא מרגישים התעוררות משמעותית בישראל בכיוון הזה בשנים האחרונות.

שאלה שעלתה בנושא האחריות על ייצור הידע בארץ יש, וגם יוצגו בוועדה, שני מכוני מחקר: מכון גיאולוגי ומכון וולקני, חברה ועומד המנכ"ל שלה אתנו לחקר ימים ואגמים, יש תשתית מרכזית, שהיא מוזיאון

כאשר יש חיוניות של המעבדה למחקר בישראל, כאשר אין פתרון חלופי נגיש

וקיום מוכח של קהילת משתמשים גדולה מספיק שיש לה צורך בשירותי המעבדה. ישנם נושאים נוספים שהוועדה כרגע משלימה ואני מניח

דובר כאן גם על הנושא של חינוך למדע, שמעתי שבעתיד יהיה מחסור במורים למדע. אני רוצה להגיד לכם אני לא יודע אם אתם מכירים את האינפורמציה הזאת

יש הרבה מאוד סטודנטים שלא מסיימים את לימודיהם,

שנייה, התחילו לעבוד באיזשהו מקום, ראו שהתואר לא מוסיף להם ולכן הפסיקו את

יש לי שאלה קטנה לתמר מוועדת הסביבה ושאלה קצת יותר כללית אליך.

לב שאמרת בסוף שלא סיימתם, שיש לכם עדיין עבודה, אבל לא הבנתי איך אפשר להמליץ לבנות מכון חדש לחקר הסביבה לפני שממליצים למשל לעבות ולמצוא תקנים לחוקרים זה גם קצת מתקשר למה שאתה אמרת

אני אישית שותף לדאגה וכל חברי המועצה שותפים לדאגה והבענו אותם בפני שר החדשנות,

היו אפילו שני דיונים בנושא הזה, כך שהנושא עדיין על הרדאר. רציתי לשאול את נציגי רשות החדשנות, שאני רואה שנמצאים פה, וגם את אנשי המולמו"פ ביחס לרעיון של מדיניות אנטי מחזורית של תקצוב. השנה תקציב

בשביל שהדאטה הזה לא יאבד, כי בסופו של דבר אם לחברה אין את ה-runway

יכול להיות שכל ההשקעה שעשינו בה עד היום תלך